אנחנו מתחילים סדרת דיונים של ועדת כלכלה השבוע הזה. הנושא הראשון הבוקר,

בעצם יש פה הארכת תוקף של תקנות כשבגוף הדברים אתם מציגים שצריך לעשות תיקון חקיקה סדור, אבל שנים רבות מאריכים

מישהו רוצה להקים תחנה, לכן מי שמרגיש שהמגבלה הזאת קשה לו מדי או שהיא לא קשורה להיבטים תחרותיים יכול לבוא לרשות התחרות, נציגיה יושבים כאן, ולקבל הקלה או לקבל אישור להקים את התחנה הזאת. לכן מצד אחד ברמה העקרונית הוא קובע אמות מידה, הוא אומר חברים יקרים, יש לך תחנה באיזור, אל

אחרי ההתייחסות של איתי נעבור להקראת הסעיף הזה שמוארך. בהמשך לדברים שאמר כאן היושב ראש ולמעשה אם אינני

תחנות, הוא קונה תחנה. הוא קונה תחנה ושם את המותג שלו. ובגלל שההגבלה הזאת לא היתה קיימת יכולים היו לעשות פעולות כאלה.